חברי הכנסת, בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ח בכסלו התשפ"א, 14 בדצמבר 2020. מספר נושאים על סדר-היום. ראשית, נתחיל עם בקשת יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה להקדמת דיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (שלילת אפוטרופסות מהורה בשל עבירה פלילית חמורה), לפני הקריאה השנייה והשלישית. הוועדה סיימה את עבודתה, והצעת החוק נדונה בוועדה ואושרה לקריאה שנייה ושלישית, זכתה להסכמה ותמיכה רחבה של כל סיעות הבית בשל חשיבותה הרבה והשלכותיה על משפחות נפגעי עבירה. בהחלט.

ועל כן פונה יושב-ראש הועדה אני הצעתי עכשיו משהו שהוא כתב להביא את זה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. הכוונה היא היום, נכון, המזכירה? לפטור כאילו? פטור, כן. הקדמת דיון להיום. אז יש מישהו שרוצה להתייחס?

אם לא, בואו נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון? ירים את ידו. בעד.

מי נגד?

מי נמנע?

הקדמת הדיון אושרה. בפנינו המלצה לבחירת סגן נוסף ליושב-ראש הכנסת. כאמור, בין חברי סיעות האופוזיציה הייתה הסכמה למנות סגן נוסף. מי זה האופוזיציה, כחול לבן? אחמד, את מי אתה הולך לייצג? אנחנו קיבלנו הצעה שמוסכמת על כל סיעות האופוזיציה ביחס לחלוקת כהונתם של סגני יושב-ראש הכנסת מטעם סיעות האופוזיציה, ועל פי ההצעה, כעת בתקופה הזאת, מוצע לבחור את חבר הכנסת אחמד טיבי, בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת, כסגן יושב-ראש הכנסת. אמרת באופוזיציה? עד ליום ה-13 ביוני 2021, ג' בתמוז התשפ"א. חשבתי שאתה מביא מישהו מכחול לבן, אמרת מהאופוזיציה. אתה מביא את אחמד טיבי.

לא, זה נציג המשותפת. נציג המשותפת עכשיו הבנתי. כן, סמי אבו שחאדה ביקש לדבר. זה מקובל על המשותפת? בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. אנחנו שמחים שהנציג שלנו לסגן יהיה ד"ר אחמד טיבי.

מישהו רוצה להתייחס? אני שמח בשמחתו. אתה שמח בשמחתו. כולם פה שמחים. מישהו עוד רוצה להביע שמחה או צער? לא יודע אם יש לנו ניסיון בכנסת. נדמה לי שזה יהיה הסגן הוותיק ביותר והמנוסה ביותר בין כל סגני יושב-ראש הכנסת. אז אם כך, בואו נצביע. מי בעד ההמלצה למנות את אחמד טיבי כסגן יושב-ראש הכנסת, כאמור? 11. 11 בעד. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. ההמלצה אושרה ותועבר לאישור המליאה.

תודה רבה. ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: 2.הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים (תיקוני חקיקה),

של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר. בפנינו, חברי הכנסת, מספר הצעות חוק שאנחנו צריכים לקבוע ועדות לדיון בהן. ונעבור ראשונה ראשונה כפי שהעבירה לנו מזכירות הכנסת. הצעת חוק ראשונה היא הצעת חוק ציון יום לאומי

יש בחוק את עיגון מעמד של

השנייה? הוועדה לקידום מעמד האישה.

זה גם גברים חרדים, לא רק נשים חרדיות.

והוא החליט להגיד משהו במליאה במקום לשתוק,

זה ועדת החוקה, אדוני, זה מה

אני רוצה שהמדינה תעזור. בכל אופן, הנקודה עכשיו היא לא מה המהות של החוק, אלא ברור שהוא צריך להיות בוועדת החוקה, כי שם כל העניינים האלה מנוהלים. לא הבנתי למה ועדת הכנסת. חד משמעית. מה הקשר? מישהו התחרפן פה על כל סדרי הדיון של הכנסת. חוקה, הכול בסדר. לא, אבל למה זה מגיע בכלל? חברים, על פי המלצת הלשכה המשפטית זה צריך להיות בחוקה. אז למה חשבו שלא בחוקה?

מישהו רוצה לטעון בעד ועדת הכנסת? כמו שהציעו מעמד אישה בשבילך. בדיוק ככה. אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד העברת החוק לוועדת החוקה? ירים את ידו. 11 בעד. 11. מי נגד? מי נמנע?

ההצעה תועבר לוועדת החוקה. הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, הזכות לשוויון), של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי כנסת. שתי הצעות: ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת. למה ועדת הכנסת? אני הצעתי את ועדת הכנסת.

ברור שזה חוקה חוקי יסוד. זה חוק יסוד אז זה הולך לחוקה.

אבל אני זוכר עוד כמה חוקי יסוד, כמו חוק-יסוד: הלאום, שלא היה בחוקה. מי אמר שזה היה בסדר? אמיר אוחנה עשה את זה פה. הוא היה בוועדה מיוחדת - - - משותפת לוועדת הכנסת,

אני הצעתי ליושב-ראש ועדת החוקה להקים ועדה משותפת. יושב-ראש ועדת החוקה סירב לכך. ועל כן אני אעמוד על דעתי שהוועדה שתדון בהצעת החוק הזאת תהיה ועדת הכנסת, לאור סירובו של יושב-ראש ועדת החוקה לקיים ועדה משותפת, כפי שהיה בחוק-יסוד: הלאום. היו גם עוד חוקי יסוד שנדונו בוועדות אחרות משותפות, מיוחדות. לא בסדר שלא הסכים. ואני חושב שאפשר להגיע להסכמה, אבל מהמקום הזה אנחנו נצטרך - - - מה העמדה של הלשכה המשפטית? הלשכה המשפטית הציעה את ועדת החוקה, חוק ומשפט. מישהו רוצה להתייחס? הוועדה למעמד האישה. אולי תיתן את זה למעמד האישה? מה אתה אומר?

איתן, אני מבינה שאתה רוצה להקים ועדה מיוחדת לזה בתוך - - - לא, ועדת הכנסת.

אבל ממתי ועדת הכנסת דנה בהצעות חוק כאלה? אמיתי, איתן. אתה חדש? על מה ועדת הכנסת דנה - - - חוק הלאום היה משותפת.

בסדר. משותפת הבנתי - - - חוק-יסוד יכול להיות פה. אנחנו גם רוצים לקיים דיון בזה. אני מכבד את סגן יושב-ראש הכנסת,

יש סדרי דיון. יש סדרי דיון. יש לוועדת הכנסת סמכות לקבוע איזו ועדה תדון. זה לא חוק ראשון שלא דן בדיוק בוועדה שהמליצה הלשכה המשפטית או שקבוע בתקנון הכנסת. בשביל זה יש את הוועדה הזו שתקבע. אני אעבור להצבעה. אני רוצה התייעצות סיעתית. מאה אחוז. חמש דקות הפסקה, אנחנו חוזרים ב-09:51. (הישיבה נפסקה בשעה 09:46 ונתחדשה בשעה 09:51.) טוב, חברים,

מחדשים את הישיבה. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה, כפי שרצינו. אני עובר להצבעה. מי בעד העברת הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, הזכות לשוויון)

ירים את ידו.

מי נגד? שבעה.

הצבעה בעד, 9 נגד, 7 אושר. הצעת החוק תועבר - - - אני מבקש רוויזיה. רוויזיה.

נשמעה הקריאה לרוויזיה. הצעת חוק הבאה: הצעת חוק-יסוד: משאל עם (תיקון,

של חבר הכנסת צבי האוזר. וכאן יש בקשה להעביר את זה לוועדת העבודה,

ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה,

מה קורה שלא מציעים להעביר את זה לוועדה למעמד האישה? לגבי הרוויזיה. אבל ביקשו רשות דיבור. אני אודיע לגבי הרוויזיה. בבקשה, חבר הכנסת האוזר. כן, תודה רבה. מנחם בגין ידוע באמרתו, שגם את הדברים המובנים אליהם צריך להגיד מעת לעת. כל אזור יהודה ושומרון נמצא בטיפול ובבקרה ובדיון מתמיד בוועדת החוץ והביטחון. ועדת החוץ והביטחון אפילו הקימה ועדת משנה ייעודית לאזור. ולכן נדמה לי שהחקיקה הזאת, שעיקרה הוא בעצם הסדרת מנגנון מוסכם לקבלת החלטה, שעיקרה העברה אם הייתי מוסיף ברמה האישית חלילה אבל אם הכנסת הזאת או אם ממשלה תחליט להעביר לשלטון זר שטח שבו יש יישוב ישראלי ביהודה ושומרון, ההחלטה הזאת, שאין ספק שהיא החלטה קונטרוברסלית, לפחות מנגנון קבלת ההחלטה יהיה מנגנון מקובל ומוסכם. ולכן אני מבקש להעביר את זה לוועדה המתמחה בנושא ועדת החוץ והביטחון. מאבק בסמים. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה ואחרי זה סמוטריץ'. אני שמעתי פשוט שפינדרוס ביקש את הרוויזיה, לא שמעתי אם אמרת מתי הרוויזיה. עוד לא אמרתי, אדוני. לגבי מה שמציע האוזר, אני חושב שזה שטח כבוש.

הרי יש סיבה למה כל הניסיון להחביא את כל הדברים האלה, ולהעביר כל מיני דברים וקומבינות. כי זה שטח כבוש, אדון האוזר, והכיבוש הזה צריך להסתיים. זה כל שמה שצריך. אז נעשה משאל עם על השטח הזה. כל מה שצריך לקרות עם הכיבוש זה שהכיבוש צריך להסתיים.

צריך להחיל את הריבונות על חצי מיליון ישראלים שחיים בשטח שהוא שטח מוחזק. ובשביל שהכיבוש הזה יסתיים צריך לקרוא לו בשמו הכיבוש, כדי להתמודד עם זה נכון.

להחיל את הריבונות על חצי מיליון ישראלים. חבר הכנסת האוזר. אבל סמי בזכות דיבור. אני אומר: כדי שהכיבוש הזה יסתיים צריך לקרוא לזה בשם, צריך לאבחן את הבעיה בשביל לפתור אותה. וכיבוש הוא כיבוש הוא כיבוש, לא משנה איך תרצה לקרוא לו. זה גם תל אביב, לא? חברת הכנסת שי וזאן, תנו לו לדבר. אני מניח שעמדתו לא כעמדתכם, אבל דעתו צריכה להישמע. מה, שיח' מוניס לא - - - חברת הכנסת שי וזאן, חבר הכנסת טיבי. היא מציעה לי את שיח' מוניס. אני מבקש מכם. דעתו של אבו שחאדה כנראה לא כדעתכם, אבל דעתו תישמע, לי הפרעה. אני רוצה להבין. לא, אני מבקש לא להפריע,

לא לנאום, לשאול. לא להפריע ולא לשאול. הוא באמצע זכות דיבור. כן, בבקשה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. מה ההבדל בין הכנסת לבין השטחים? 19 שנה? אני מבקש לא להפריע.

אני מודה לך על השמירה על זכות הדיבור שלי. ואני פשוט אומר שכל החוקים האלה מביאים אותנו למקום שהוא לא נכון.

יש פה קומבינה, אנשים רוצים לא לראות את האמת. האמת היא שיש כיבוש, הכיבוש צריך להסתיים. זה הכול.

לא, קודם סמוטריץ' ביקש. אני מבקש שההצעה תועבר לדיון בוועדת החוקה. חוק משאל העם הוכן בוועדת החוקה. מתיישבי יהודה ושומרון אינם אזרחים סוג ד', ואין שום סיבה בעולם שעניינם יידון בוועדת החוץ והביטחון.

גם הצעת חוק-יסוד: משאל עם הייתה בוועדה משותפת של חוקה וכנסת.

בוא נאמר שחוץ וביטחון ודאי לא.

אני קצת לא מבין את חבר הכנסת האוזר, חוץ מזה שהוא רוצה את זה אצלו. הרי הוא בא ואומר: אני רוצה לסייע להתיישבות ולמתיישבים ולעגן את מעמדם, שיהיה יותר קשה לגרש אותם מהבית.

במקום לנרמל שם את החיים, ואני רוצה שכמו שחוק כזה אם יוחל על תושבי תל אביב ידון בחוקה, כך גם אם יוחל ביהודה ושומרון ידון בחוקה. בחוץ וביטחון עסוקים בצבא, בביטחון, לא באזרחים. תושבי יהודה ושומרון זה שהם כפופים לשלטון צבאי זה עיוות גדול, ואני לא מוכן בשום אופן שגם הכנסת תהיה חלק מהעיוות הזה. ולכן אני מבקש שזה יהיה במקום הטבעי של הצעה מהסוג הזה, וזה בוועדת החוקה.

חבר הכנסת טיבי. תודה רבה. לפי החוק הבין-לאומי, כנראה שרק אני וסמי מדברים בשפה הזאת, משאל העם בשטח כבוש שואלים את העם שנמצא תחת כיבוש, אם הוא רוצה להיות תחת המשטר הצבאי או להשתחרר ממנו. והכובש לא עושה משאל עם של הצד הכובש, אם להמשיך בכיבוש או לספח. ולכן כל החוק הזה הוא לא רציני, מנוגד לחוק הבין-לאומי. זה לא משאל עם על סיפוח, זה על העברת אוכלוסייה, שהיא מנוגדת לחוק הבין-לאומי, ובאף סכסוך אתני לא מציעים להעביר

הם לא צריכים להיות שם. אף העברה. אתם מדברים גבוהה גבוהה על זכויות אדם. מדובר בזכויות של חצי מיליון ישראלים. אתם מציעים הצעה - - - חבר הכנסת האוזר, חבר הכנסת אבו שחאדה, עכשיו טיבי נמצא בזכות דיבור. סליחה. לפי החוק הבין-לאומי, לפי אמנת ז'נבה, א' העברת אוכלוסין, הכוונה לעם ולאוכלוסייה תחת כיבוש ולא לכובשים. הכובשים, לפי החוק הבין-לאומי, הנוכחות שלהם היא עבירה. אפילו העברת אסירים פלסטינים מתוך השטחים הכבושים לבתי כלא בישראל היא עבירה על החוק הבין-לאומי. והדבר הטוב ביותר, שאזרחים ישראלים תגידו, ינקלביץ' שרה לתפוצות, נכון? שלאחרונה היא מבקרת אותם, סימן שהם בתפוצות. ולכן צריך להחזיר אותם לישראל, לתוך מדינת ישראל, בתוך הקו הירוק. ולחזק את המיניסטריון הזה של ינקלביץ', שלאחרונה בגלל שאין נסיעות לחו"ל היא נוסעת לחו"ל אחר. תודה רבה. חשוב לחזק את ינקלביץ'. עוד התייחסות? כן, חבר הכנסת דיין. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. החברים הנכבדים, קודם כול, הרבה מהדברים שאנחנו דנים בהם - - - חברי הכנסת, אני מבקש לאפשר לחבר הכנסת דיין לדבר בלי הפרעה.

רק רציתי להבין - - - רגע, אבל תן לדיין לדבר, הוא באמצע משפט. הרבה מהדברים שאנחנו דנים כאן אפשר היה לא לדון בהם אם שר הביטחון היה ממלא את תפקידו. והדבר הבולט ביותר עניין הסדרת ההתיישבות. הסדרת ההתיישבות הייתה צריכה לעלות להחלטת ממשלה, והיא לא עולה, בגלל ששר הביטחון העביר את זה עכשיו להתייחסות של היועץ המשפטי. דבר ראשון, היה זמן לעשות את זה קטי, אתם מפריעים לי. מה נסגר איתך? צאו החוצה ודברו. כי אני מדבר, ואני אומר לך חמש פעמים,

בבקשה, חבר הכנסת דיין. בקיצור, אפשר היה לעשות את הדברים האלה אם שר הביטחון היה ממלא את תפקידו, בעיקר בכל מה שקשור ליהודה ושומרון. דבר שני, אני מסכים לגמרי עם הדעה שעלתה כאן ממספר מקומות ודברים, זה לא נכון שאנחנו ניתן את זה פר ועדה מסוימת, בגלל שכרגע הקונסטלציה כאילו יותר נוחה לזה. זה חוקים מאוד מאוד חשובים, ובעיקר חוקי יסוד צריכים להידון איפה שנהוג ונכון שהם יידונו. בפרט אני ממליץ לא להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון, בגלל שכל מה שקשור להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון הוא לא נושא ביטחוני, הוא נושא לאומי. ובהזדמנות זאת כדאי גם לומר, שאם רוצים ללכת על יעילות וכו', אז ועדת החוץ והביטחון היא אחת הוועדות הפחות-יעילות שיש לנו. פינדרוס, בבקשה. אני שמעתי את חבר הכנסת שחאדה, ואני מנסה באמת להבין מה ההבדל בין המבנה פה או תל אביב או יהודה ושומרון? סך הכול ההבדל הוא 19 שנה בכיבוש זה ב-48', זה כבשו ב-67', שניהם שטחים כבושים. אתה צודק, הוא לא מכיר לא בזה ולא בזה. לכן לא הבנתי. זאת אומרת, אם ועדת החוקה יכולה לדון על תל אביב, למה היא לא יכולה לדון על יהודה ושומרון? מה ההבדל ביניהם? יושב-ראש ועדת החוקה ביקש שזה יהיה אצלו באמת. אני אשמח לענות. שניהם נכבשו בהפרש של 19 שנה לצערנו הרב, היה 19 שנה שלקח לנו לכבוש את החלק השני של ארץ ישראל. אבל מה ההבדל ביניהם, הם שניהם שטחים שכבשנו? כולל מקום הכנסת, כידוע לך, כולל השכונות פה באזור, כולל תל אביב, כולל יפו, כולל הכול. אז אין שום הבדל. שתיים, במסגרת האווירה פה בכנסת, אז יכול להיות שצריך להעביר את זה בכלל לוועדה למעמד האישה, כי ראיתי הרבה חוקים שעוברים מוועדה לוועדה. האמת, הוועדה למלחמה בפשיעה צריך

הוועדה לפניות הציבור, הוועדה למעמד האישה. אולי אחת הוועדות האלה. אולי ועדת האתיקה. בפרט שבאמת יכול להיות שהוועדה לזכויות האישה, כי לאנשים ביהודה ושומרון אין היום חשמל זורם ואין מים ואין מעבר לפעמים, אז יכול להיות שבאמת צריך להעביר את זה לשם, או לוועדת הפנים, לראות איך המשטרה עוצרת אנשים ולא נותנת להם לעלות למאחזים מסוימים. לכן אני לא בטוח לאיזה ועדה זה צריך לעבור, אבל אני חושב שמעמד האישה זו הוועדה הנכונה. יש עוד מישהו רוצה להתייחס?

אנחנו בחנוכה, לא בפורים. אמרת שטח כבוש זה לא פורים? חבר הכנסת אבו שחאדה, לא חייבים לענות. כן, אלעזר שטרן. חבל שהרבי מסאטמר לא נמצא איתנו, אללה ירחמו, הרבי מסאטמר. חבל שאנשים דתיים כבר לא - - - על הדיון הזה א' אנחנו יודעים שבעבר הקימו ועדה מיוחדת להצבעה על משאל עם. אני הייתי בכנסת - - - של חוקה וכנסת, כן.

הדבר השני, הדיון העקרוני על החוק, עוד לפני שמחליטים אם חוקה או לא, זה אי סמיכה עלינו, על חברי הכנסת, על עבודתה של הכנסת, בגלל שעל פניו זה היה צריך להיות החלטה של כנסת ישראל, דווקא בגלל חשיבות ההחלטה, ואני על פניו הייתי חושב שזה צריך להיות בוועדת הכנסת עוד לפני הכול. אבל כיוון שזה עסוק במעמדה של הכנסת, אם צריך לבחור, אז בטח זה צריך להיות בוועדת חוקה ולא בוועדת חוץ וביטחון, בגלל שמשאל עם זו הצעת חוק שמתמודדת עם סמכותה של הכנסת, וכופרת בסמכותה של הכנסת או נותנת לגיטימציה לכנסת להתחמק מהחלטתה.

הצעת החוק אומרת: או משאל עם, או ברוב מיוחד של הכנסת. זה מה שאומרת ההחלטה. בסדר. אני מדבר על זה. משאל עם הוא כופר בסמכותה של הכנסת, גם אם זו אחת האפשרויות. היא מדברת להחיל על - - - חקיקה ישראלית - - - אין פה שום המצאה.

תיכף הוא יסיים, ואני אתן לך - - - זו פחדנות מנהיגותית. זה צריך להיות בחוקה. כן, האוזר, אתה רוצה משפט אחרון?

אמר חברי הטוב, ונדמה לי אולי טעה וחלילה הטעה. החוק הישראלי מחיל משאל עם בכל מקום שיש ריבונות ישראלית. הדיון הזה הוסדר, קוים והוכרע. אני רק אומר: אותו הסדר שישראל ראתה לנכון לנסיגה בירושלים או ברמת הגולן יחול על יישובים ביהודה ושומרון. הסדר אחיד, אחוד. אותה הכרעה, שאמרתי במאה ה-21, בשום מקום על הפלנטה לא מציעים העברת אוכלוסייה כחלק מפתרון סכסוך אתני. אם חלילה ההצעה הזו תוחל על יישובים ביהודה ושומרון, מדינת ישראל או הכנסת תסכים איך לקבל החלטה כזאת קונטרוברסלית. זה המשמעות כולה.

ומכיוון שהכנסת קיבלה את ההחלטה על הדרך לקבלת החלטה קונטרוברסלית באזורים אחרים, ביהודה ושומרון, והרי אנחנו יודעים שאם יהיה הסדר גם ירושלים יהיה מי שירצה לחלק אותה וגם רמת הגולן. היו פה רבים וטובים שרצו לרדת ולהושיב את הסורים על הכנרת. הרי את אותו הסדר אנחנו נחיל על חצי מיליון ישראלים שחיים ביהודה ושומרון.

וזה יהיה - - - הוגן, שאגב היה במצע גם של יש עתיד. תודה רבה. רק חידוד קטן,

כי ציינת קודם את ועדת המשנה לאזור ועדות משנה לא יכולות לעסוק. לא, זה צריך להיות במליאת הוועדה. ועדות משנה לא עוסקות בחקיקה, ולכן ההתמקצעות של ועדת המשנה - - - ההצעה שלי שהוועדה במליאתה, אני רק אמרתי: ההתמחות היא של הוועדה, לרבות הקמת ועדת משנה.

אנחנו עוברים להצבעה. יש שתי הצעות על השולחן: הצעה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט, כפי שגם ביקש יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אפשר לייעל את ההצעה ולבקש שיכבדו את החוק הבין-לאומי? ועדת העבודה והרווחה, הוועדה המיוחדת לזכויות מעמד הילד וועדת החוץ והביטחון. נעבור ועדה ועדה. מי בעד ועדת החוקה? ירים את ידו.

אושר.

תשעה בעד. מי בעד ועדת העבודה והרווחה? אין.

מי בעד הוועדה לזכויות מעמד הילד? אין.

מי בעד ועדת החוץ והביטחון? צריך לבדוק פשיעה וסמים, אדוני.

שבעה.

ברוב קולות הוועדה שתדון תהיה ועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעת חוק ציון יום לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית (תיקון, עיגון מעמדה של העדה הדרוזית כשוות זכויות במדינת ישראל). נשמעו שתי הצעות: ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת החוקה, חוק ומשפט. חבר הכנסת עמאר, אתה רוצה לדבר? אני עושה תיקון לחוק קיים, והחוק חוקק בוועדת החינוך. מה שאנחנו צריכים לעשות, להחזיר את לוועדת החינוך להמשך דיון והתיקון שהצעתי. אוקיי. מישהו עוד רוצה להתייחס להצעת החוק? אם לא, אז אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד העברת חוק ציון יום לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית לוועדת החינוך? ירים את ידו.

שמונה.

מי בעד ועדת החוקה, חוק ומשפט? אין.

ההצעה תועבר לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט. אנחנו מבקשים רוויזיה על הקודם. טוב. אנחנו נתכנס לדיון ברוויזיה, כפי שהתבקש על חוק השוויון, בשעה 10:40. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:10.